בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. אנחנו מתחילים לדון בהצעת חוק יסוד:

לא שומעים. אדוני, לא שומעים את היושב-ראש. לא שומעים. זה לא קורה

תקרב את המיקרופון שלך כך כשתצעק ישמעו אותך. לא צריך לצעוק. הכול בסדר. רק אדוני, הצעה לסדר, בבקשה, בטרם יתחיל הדיון.

קודם כול, ראשית כול, התכנסנו פה היום כמובן, אדוני היושב-ראש, בשביל לדון בהצעת החוק לדחיית אישור התקציב. לא שומעים, מיקי. לדחיית אישור התקציב. אז יש מספר דברים ומספר הבהרות שאני מבקש להבהיר. ראשית כול, אני אגיש מספר הסתייגויות.

סיכמתי את זה וגם דיברתי על זה עם היועצת המשפטית של הוועדה, שבעצם כל הסתייגות תהווה עשרה ימים של דחייה. זה אומר שאני אגיש יחד עם גפני, או לא יודע יחד איתך פינדרוס ויחד עם אופיר כץ

הקואליציה בוועדת הכספים, נגיש 25 הסתייגויות עד 250 ימים.

הסתייגות תיתן דחייה של עשרה ימים כדי שתישמר לנו האפשרות למועדים שבסופו של דבר יתאימו עד להגעה לסיכום בינינו לבין כחול לבן, אם בכלל. למה דווקא 250 ימים? היום אתה יכול לפרק אחרי 20 יום.

למה דווקא 250 ימים? לפי מה נבחר המספר היפה הזה? לא.

אחרי שאני אגיש

מיקי, מאיזה תקציב? מ-400 מיליון או - - - - - - עודד,

עודד - - - תכף תראה את התנאי החמישי.

אתם מעבירים - - - תקציב.

הכול בסדר. אני מבטיח לך שתוכל לדבר. תן לו להגיד את ההסתייגויות שלו. אני בטוח שגם לך היו כמה הסתייגויות. אין לי ספק, עודד. אני בטוח כבר בתחילת הדיון שלך יהיו הסתייגויות.

אני רק

טענת נושא חדש בעניין הזה.

חד-משמעי נושא חדש. חד-משמעי נושא

שהנושא הזה חייב להיפתר.

הנושא הרביעי, תקציב תמיכות לישיבות.

הנושא הרביעי שאנחנו מבקשים להכניס בתוך החוק. בטח פה לעודד יש מה לומר.

נגעת בארבעת הנושאים שמעצבנים את הציבור הישראלי הכי הרבה בעצם.

אם ארבעת הנושאים האלה יהיו כלולים בתוך גוף החוק - - - אבל איזה חוק זה? זה לא יכול להיכנס לתוך החוק הזה.

אנחנו נוכל לאשר את החוק להכנה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. זה לא יכול להיכנס לחוק זה. זה מין שאינו במינו. תודה רבה. אני פותח לדיון, ואני מבקש שלפחות חברי האופוזיציה שלא יפרעו אחד לשני. תנו כל אחד בתורו. תנו כל אחד בתורו. אין ספק שהדרישות - - - מיקי, אבל אני אתן לך לדבר. לא תורי.

בבקשה, בבקשה.

אנחנו נרשם. נרשמנו לדיבור, אדוני היושב-ראש? עודד, בבקשה. אני אתן לעודד לדבר. בסדר גמור, תרשום גם את מיקי וגם את שחאדה.

אני בכלל ביקשתי הצעה לסדר, אדוני. אני חושב שהדבר הנכון היה שוועדת הכספים- - - אנחנו, הצעות לסדר - - - הצעה לסדר. אנחנו כרגע בלי הצעות לסדר. אז בלי הצעות לסדר. אז לעניין החוק.

אז בעניין החוק אני אומר,

ראשית החוק שהיה צריך להיות מונח כאן עכשיו, זה לא החוק הזה, אלא חוק התקציב. מה שמדינת ישראל זקוקה לו הוא חוק תקציב ולא חוק דחיית תקציב. ומה שאתם מנסים לעשות פה, כולל הדברים שאמר יושב-ראש הקואליציה, זה פשוט לגנוב את הקופה.

להעביר את הכספים לכספים ייחודיים, אני לא למה ולאן. ואז עוד להשאיר לכם 5% כדי שתוכלו גם איתם מה שאתם רוצים, ואתם עושים את זה במשבר הכלכלי הכי גדול שמדינת ישראל ידעה. התקציב הזה הוא נדרש. צריך להעביר אותו. לא צריך להעביר פה חוקים שהם חוקים פוליטיים.

כל מה שוועדת הכספים עוסקת בו מהיום שקמה הממשלה זה רק חקיקה פוליטית, חקיקה שעסוקה פעם אחת בהטבות המס של ראש הממשלה ובפעם אחת בסגירת האתננים הפוליטיים שאתם הבטחתם אחד לשני, בכולל בחוק הזה. 100 מיליארד שקל לקורונה זה גם הטבות מס לראש הממשלה.

הטבות מס לעצמאים לא פה. הן לא פה, הטבות המס לעצמאים. הלוואי שהיית נותנת הטבות מס לעצמאים. לא ייאמן, לא ייאמן.

רק נאום בחירות.

שהיית נותנת הטבות מס לעצמאים. אין פה לא הטבות מס לעצמאים,

אין פה שום דבר ממה שאנחנו ביקשנו לטובת הגברת התמיכה.

אני אומר לך את זה כחבר אופוזיציה: תביאו תקציב, אנחנו מתחייבים לדבר אחד - - גם אני מתחייב לתמוך. - - אנחנו נבחן את התקציב הזה ברמה העניינית. כן - - - תני לו לסיים.

גם את לא תצליח לדבר.

פה חוקים שאתם הבאתם אפילו שאנחנו מהאופוזיציה, ואפילו שלא היינו חלק מהקואליציה. כי אנחנו צריכים לעשות את הדבר הנכון לאזרחי ישראל, ולא את הדבר הנכון לפוליטיקה. ואני אומר לכם: תתחילו להתעשת. כל מה שיקרה עכשיו, חבר הכנסת זוהר, זה קומבינה על קומבינה. את קרן קרב והיל"ה אתם יכולים לפתור עכשיו. גם את הנושאים אחרים אפשר לפתור עכשיו בתוך התקציב.

קטי, קטי, קטי,

יש שתי אופציות: או שתהיה לך זכות דיבור או שאת תפריעי לכולם.

מתוך ה-120 מיליארד שקלים שהם קופת קורונה, אני מבטיח לך שאפשר למצוא גם את התקציבים אחרים, כי אתם יודעים פה בוועדת הכספים. אתם ראיתם את המצגת של החשב הכללי לפני פחות מחודש. מה אחוזי הביצוע של הממשלה על 120 מיליארד שקלים האלה. גם שם אתם לא נמצאים. עכשיו לעניין החוק עצמו, אני מבקש שתירשם טענת נושא חדש. הדברים שאמר חבר הכנסת זוהר הם לא פחות מאשר שינוי החוק עצמו. מדובר בשינויי חקיקה. מבחינתי, מדובר בנושא חדש. אני בטוח שהיועצת המשפטית שומעת אותך ותדון על זה. כמובן שארצה גם לנמק את ההסתייגויות שהגשנו. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. תודה רבה. האמת היא שאנחנו כבר היינו צריכים להיות אחרי חוק התקציב. מה שנכון נכון. מה ששמענו ממיקי הוא ההוכחה לייחס של הממשלה ושל ראש הממשלה לציבור, לא לכנסת.

תוך כדי כך ששתי המפלגות מתקוטטות לגבי איזה בכיר ימונה ומי הפוליטיקאי שיחליט לגבי לזהות מינוי בכירים, יש אנשי שקורסים בשטח. תוכנית היל"ה, תוכנית קרב ותוכניות נוספות הן תוכניות שנפגעו ואנשים נפלטים. נוער בסיכון נפגע וגם המשפחות והחברה באופן כללי. ולכן חובה על ועדת הכספים למצוא פתרון, בכל חוק שיבוא אליה להשחיל את הנושא הזה כדי להביא לפתרונו. הנושא השני הוא תוכנית בריאות בחברה הערבית. רפורמה ותוכנית בריאות על רקע המשבר של הקורונה עולה כמיליארד שקל בחברה הערבית. אני מבקש להוסיף הסתייגות בשם הרשימה המשותפת על 250 מיליון שקל לתוכנית בריאות. רגע, כבר מציגים הסתייגויות, אדוני?

זה עיקרון. אה, אוקיי. זה עיקרון. בהמשך אני אציג את הסתייגויות בכתב. אבל על הנושאים, כמו שמיקי אמר, כולל פירוט שהרשימה המשותפת תפרט אותו בהמשך. בנוסף, אני רוצה לומר שהוועדה הזאת קיבלה החלטה להמליץ על הקפאת חוק קמיניץ. ואני רוצה שהחלטה הזאת של הוועדה תיושם. אמנם בשטח עדיין יש הריסות, יש קנסות.

הדרישה הזאת שלנו מקבלת משנה תוקף של הרשימה המשותפת לגבי הצורך לבטל או לחלופין להקפיא. בנוסף, מכובדי היושב-ראש החדש - - - בוא, בוא, בוא. אל תסבך אותי פוליטית. תודה רבה לך על המחמאות. אין יושב-ראש חדש. יש בערך 12,000 או 13,000 מורים ומורות ערבים מובטלים. רגע,

אי-אפשר לדעת. אגב, אנחנו שוב מאחלים החלמה מלאה ליושב-ראש גפני. אנחנו מקווים שהוא ישוב לכאן במהירה. לגבי יותר מ-12,000 או

מורות ומורים מובטלים, הדבר מחייב השקעה של מאות מיליונים כדי לקלוט אותם במערכת, והרשימה המשותפת רואה בזה נושא חשוב ביותר ואנחנו נגיש על זה הסתייגות. והנקודה האחרונה, משרד המשפטים החליט להקים בית משפט בטייבה. אבל משום מה התקציב נפל בין הכיסאות. תקציב לא גדול. 30-25 מיליון שקל. וחשוב לנו למצוא מימון כדי שהפרויקט הזה יצא אל הפועל. אלה ההערות, וההסתייגויות של הרשימה המשותפת יבואו בהמשך.

מרב מיכאלי,

תודה רבה, אדוני. קודם כל נחמד שזה ככה באופן חד-משמעי על השולחן התנאים להעברת החוק.

כבר אפילו לא עושים את זה בחדר הסגור.

לא עושים את זה מאחורי הקלעים.

בדיוק. אם לא, אז תחפשו את

מה האינטרס פה שלא יעבור תקציב? רוצים ללכת לבחירות, לכו לבחירות.

השמידו כל חלקה טובה בהתנהלות הפוליטית במדינת ישראל שכבר נמצאת בהידרדרות הרבה מאוד שנים תחת שלטון נתניהו.

אבל הגיעו לשיאים שאי-אפשר לתאר אותם. על מי אתם מאיימים? במה אתם מאיימים בדיוק? אדרבא, תתכבדו ותלכו לבחירות. במקום לבוא לפה ולהגיד: אנחנו נסכים לדחות את המועד שבו אולי נלך בכל זאת לבחירות לא ב-100 יום, אלא אולי ב-250 יום, אנחנו נחליט.

תנו לנו עוד אופציות. עכשיו, מה זה משנה מה יהיה כתוב. מה זה משנה אם זה יהיה 100 ימים או 250 יום. הרי לא עמדתם בזמן שהייתם צריכים להביא את התקציב לכנסת. אתם לא עומדים בזמן שאתם צריכים להעביר תקציב מדינה. אתם לא עומדים בכלום. הרי שום דבר שהקואליציה בחסות נתניהו חותמת עליו לא שווה את הנייר שהוא חתום עליו. הם משקרים ברצף. הם חוזרים בהם מכל ההסכמות ומכל ההתחייבויות. מי במדינת ישראל יכול להאמין למשהו שהם אומרים, גם אם זה עובר כחוק. זה הדבר המדהים. גם אם זה עובר כחוק לא עומדים בזה ולא מכבדים את זה. עכשיו, מה אומרים פה? אומרים: תנו לנו 5% גמישות. כמו ששאל בצדק חברי מיקי לוי, 5% גמישות מאיזה תקציב? אין בכלל תקציב. על מה אתם מדברים. אחר כך אומרים: אנחנו נתקצב את פרויקט קרב ופרויקט היל"ה, שני פרויקטים מאוד מאוד חשובים. אבל הם ממש לא היחידים. מה עם תנועות הנוער? מה עם המקלטים לנשים נפגעות אלימות שסובלות? נשים נזרקות לרחוב, ילדות וילדים מוכים נזרקים לרחוב. זה כסף שלא נכנס בשחיתות שלכם? זה כאילו לא מספיק טוב בשביל לקבל קדימות להיות תנאי לתאריך חדש שאותו נוכל לדחות? ואז אומרים: תנו לנו עוד שני דברים שהם תלוי כיפה, או כיפה סרוגה או כיפה שחורה תנו את הכסף בשבילם ואנחנו נעביר לכם את מה שאתם רוצים. אני לא מצליחה להבין איך אתם מעיזים להגיד את הדברים האלה בקול רם. איך באמת אתם לא ממש פוחדים שהאדמה תיפער את פיה ותבלע אתכם על השחיתות, על חוסר אחריות, על ההזנחה, על ההפקרה של אזרחיות ואזרחי ישראל ושל מדינת ישראל? זאת פשוט חרפה ממדרגה ראשונה.

רם בן ברק.

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. תראו, אנחנו נמצאים במצב שאין לנו תקציב כבר שנה וקצת. ומה שהקואליציה מבקשת עכשיו, אחרי 90 יום שהייתה אמורה לייצר תקציב, והיא רוצה עוד דחייה, עוד 100 יום, ועכשיו דחייה של 250 יום עם נקודות יציאה כל עשרה ימים וכל מיני טריקים ושטיקים. עכשיו, אני אומר לכם: תראו, טובת מדינת ישראל מחייבת תקציב. אני בתור חבר אופוזיציה מוכן להתייצב כאן לדיונים מהבוקר ועד הערב בשביל לאשר תקציב. תעבירו את החוק הזה, תקבלו את ההסתייגות. תעשו אותו לשבועיים ימים, תגידו: בעוד שבועיים נגיש תקציב. במשך שבועיים נשב כולנו על המדוכה, כי התקציב הזה חשוב למדינת ישראל. אבל תהיו רציניים. הרי אף אחד לא מאמין לכם, שאתם באמת מתכוונים להעביר תקציב. הרי זה הכול תרגילים פוליטיים. ואי-אפשר לעשות כל הזמן תרגילים פוליטיים על חשבון אזרחי מדינת ישראל. בואו נקבע שתוך שבועיים מעבירים תקציב. נשב כאן יום וערב כמה שצריך, נריב, נצעק, בסופו של דבר נסכים ונצביע כולנו על תקציב שישרת את מדינת ישראל. אפשר יהיה לצאת

נורמלית לתמוך באנשים. אבל לא הבדיחה הזאת של 100 ימים, 250 ימים,

נו, באמת. יש כאן מדינה לנהל. זה הרי בסוף זה לא משחק. זה לא איזושהי הצגה שאנחנו מנהלים כאן. יש כאן מדינה שצריך לנהל אותה. צריך לנהל אותה עם תוכנית כלכלית. ואני מבקש מחברי הקואליציה: תתעשתו, תהיו אחראיים ותעשו את הדבר הנכון.

אני מבין שליום חמישי הקרוב זה כבר לא יהיה. למחר זה כבר לא יהיה. תדחו את זה בשבועיים ימים וכולנו נצביע בעד הדבר הזה.

חבר הכנסת קושניר. מייד אחריו מיקי. לא שכחנו אותך. עוד פעם מיקי זוהר? אדוני היושב-ראש החליפי, אני מבין שאתם הגעתם לסיכום עם הליכוד לגבי 400 מיליון שקלים. ככה לפחות אני מבין ממיקי זוהר. הוא שם את זה כתנאי.

ביקשתם עכשיו גם - - - - - - את המספרים. אני לא יודע מאיפה הם מביאים אותם. אדוני, כל פעם שמפריעים לי, אני מתחיל מחדש. יאללה, תתחיל לאיים.

הסיכום הוא שנותנים לכל אחד לסיים את דבריו במקום שהוא ידבר בזכות הדיבור שלכם. אדוני היושב-ראש חליפי, אני מבין שאתם מאושרים שהגעתם לסיכום עם הליכוד לגבי 400 מיליון שקלים תקציב ישיבות. הלוואי.

כי יושב-ראש הקואליציה שם את זה כתנאי. אני גם בטוח שב-5% גמישות שהוא ביקש יש את 400 מיליון שחברי אזולאי דיבר עליהם.

בטוח שאתם מבסוטים. אבל יש כמה אוכלוסיות שפחות. ואני רוצה לתת לך כמה דוגמאות. סטודנטים עולים שלא בטוח שיהיה להם תקצוב לשנה הבאה למימון שכר הלימוד. אתה יודע מה הסכום? 33 מיליון שקל. אין. תוכנית תגבור לימודים לילדים עולים חדשים, תוכנית יע"ל פל"א, תוכנית משותפת של משרד החינוך ומשרד הקליטה. אתה יודע מה התקציב? 10 מיליון שקלים.

מלווה עולים במשרד הקליטה שנמצא - - - אותה מסגרת של מה שהוא אמר, קרן קרב והיל"ה. זה הסכום שחסר.

זה לא אותו דבר. זה לא קרן קרב והיל"ה.

אני יודעת שזה לא קרן קרב. אבל אלה התוכניות של משרד החינוך. קטי.

חברת הכנסת שטרית, בואי, תני לכל אחד. כל אחד נבחר בפריימריז במפלגה שלו. אני בטוח שהוא יודע להתבטא לבד.

הדמוקרטיה בגדולתה, מה. קטי, בואי, בואי. אם אנחנו רוצים

אדוני, כמו שהבטחתי לך, כל פעם שמפריעים לי

מלווה עולים 13 מיליון. חיילים בודדים, חיילים משוחררים, מובטלים מתחת לגיל 28, אני אומר לכם כל כך הרבה דברים. אבל אתם עסוקים בשטויות. מובטלים מתחת לגיל 28 העברנו.

אגב - - - אני מזכיר לך שמובטלים מתחת לגיל 28 העברנו בהחלטה הקודמת.

לכל המובטלים מתחת גיל 28?

רק למי שיש לו ילד. מה הגיל הנשואים הממוצע בישראל? 28. עכשיו, תגיד לי למי יש ילדים בגיל 28?

ההערה נרשמה. אני חייב לומר לך - - - אבל אתה מפריע לחברך.

אתה מפריע לחברך. עם כל הכבוד לכם, אני חושב שאתה וחבר הכנסת גפני וסיעת יהדות התורה וש"ס דואגים מצוין לבחורים שלהם.

אבל אתה עכשיו לבוחר שלך ונבחר שלך. אדוני, רק במשפט אחד. אני לא אתחיל מהתחלה כי מי שהפריע לי הפעם זה חבר שלי.

אז אני רק במשפט אחרון.

קטי, קטי.

שמעתי את מיקי זוהר ואת איתן גינזבורג בריאיון בגלי צה"ל, אם אני לא טועה.

הם דיברו על הכול חוץ מהתקציב. הם דיברו על בעיות בין כחול לבן לליכוד, מינוי בכירים, ערבויות של כחול לבן לנתניהו בזמן המשפט. דיברו על הכול חוץ מהתקציב. מה מעניין את הציבור זה כנראה התקציב. כי מה שמעניין את הציבור זה הוודאות כלכלית. ואתם פשוט מסרבים לתת לו. אז חבר'ה, אתם חייבים להתעשת וחייבים להעביר את התקציב ולא להתעסק בשטויות.

תודה. חבר הכנסת מיקי לוי, חיכינו לך בסבלנות לשמוע את דבריך החכמים.

הבקשות של מיקי זוהר מעידות יותר מכל על האמון הרע בין הליכוד לבין כחול לבן לבין גורמי הקואליציה. נהדר. פשוט נהדר. כל אחד שם אבן רחיים על צווארו של השני. וגם בין גורמי הקואליציה והממשלה. ההתניה הקודמת של קידום החוק על פי אחוזי התקדמות.

אני רוצה, גברתי היועצת המשפטית אני לא הבנתי מה הדרישה של לפי אחוזי התקדמות. איזו התקדמות? במשא ומתן בין כחול לבן לבין הליכוד? לא הבנתי את התניה הזו של החוק באמת. אם מישהו מחבריי יכול להסביר לי, אני אשמח. מה שייך אחוזי ההתקדמות בשיחות, בימים? או שזה ל-100 יום או שזה לא 100 יום. הרי נתניהו תמיד יכול לפרק את הממשלה הזאת מתי שהוא רוצה.

הוא כבר עלב בכחול לבן מכל הכיווניים.

לא נשאר כלום. אז אני רוצה הסבר חוקי, גברתי. אתה מפריע לי, חבר הכנסת גינזבורג. עצם נוכחותי מפריעה לך? חד-משמעי, אתה מפריע לי. דווקא נוכחותך מוסיפה הרבה מאוד. אני מודה לך, חבר הכנסת פורר.

תתרגם את זה איך שאתה רוצה, אבל אתה מפריע לי. אני לא אמרתי את זה. אתה אמרת את זה. אני יותר שאלתי אותך. זה כנראה מה שאתה חש.

הרגע סיימת לדבר על זה שכואב לך שנתניהו עולב בכחול לבן ואתה מנסה להתחרות איתו?

אני מבקש מהיועצת המשפטית.

אני לא כל כך הבנתי. אהבת חינם - - - שם יש חיבה. מרב, ואלק, אני צריך ייעוץ משפטי.

אני יודעת. כן, שגית.

היא איתך בהקשבה מלאה. אני לא הבנתי את האחוזים של חבר הכנסת זוהר שמתנה בהתקדמות החוק.

אני אנסה להסביר.

אני לא זוכר אם חבר הכנסת זוהר, אבל - - - אני אנסה להסביר את שני הדברים שאני הבנתי ממיקי זוהר, מחבר הכנסת מיקי זוהר, כי אחד הוא הגיש הסתייגות. אז אני יודעת להסביר מה שהבנתי. שגית, רק על מה שהוא אמר.

הוא ציין שם גם את הנושא של האי שוויון בחינוך המיוחד החרדי? זה נכנס לתנאים?

זה היה בתנאים?

זה לא היה בתנאים, לדעתי. רק 400 מיליון. חבר הכנסת פינדרוס - - - אני אסביר את העיקרון. חבר הכנסת פינדרוס, חבר הכנסת פינדרוס, בתנאים שהציג הליכוד - - - כולה 20 מיליון שקל.

פשוט לא זוכר מה ההסתייגויות שמיקי אמר 80 מיליון השקלים לטובת החינוך המיוחד החרדי הוכנסו? לא, לא, לא.

אה, זה לא נכנס?

בוא, אני ארגיע אותך. לא היה משא ומתן בין יהדות התורה לליכוד. מיקי זוהר בא על דעת עצמו אולי עם רעיונות. - - - מהתנאים ואמרתם עוד פעם כמו - - - כרגיל.

כל אחד זה.

אני מסכים איתך שאין משא ומתן. לא היה שום דיאלוג, שום משא ומתן. יש משא ומתנים במקומות אחרים. אנחנו נדון על החוק.

נכניס את ההסתייגויות. נשמע את כולם. נדון, כן. כן, גברתי, על הסעיף הזה.

הצעת החוק שבפניכם היא בעצם הצעת חוק שדוחה את המועד לאישור התקציב על ידי הכנסת. הצעת החוק דוחה את המועד מ-25 באוגוסט בחצות למועד אחר שכרגע הוא

כדי להגיע למועד הזה, נדרש תהליך שנעשה גם בממשלה וגם בכנסת. התהליך שנעשה בממשלה הוא התהליך להכנת הצעת חוק תקציב. נכון לעכשיו, אנחנו מדברים על תקציב חד-שנתי, כי כמו שהסברנו בישיבה הקודמת, כדי לעשות תקציב דו-שנתי נדרשים תיקוני חקיקה נוספים שלא נמצאים בפניכם.

ככל שאנחנו מדברים על 3 בדצמבר, אנחנו מדברים על תהליך שמתרחש בממשלה להכנת תקציב חד-שנתי. אבל התקציב מוכן. ככל שהתקציב אכן מוכן, אז רוב הימים שמופיעים כאן בחוק, וזו החלטה שאתם תצטרכו לקבל דיברנו על בישיבה בהכנה לקריאה הראשונה אז רוב הימים להכנת התקציב יצטרכו להיות בכנסת ולא בממשלה. את 100 הימים ניתן לחלק. החלוקה כרגע היא 55 ימים לממשלה ו-45 לכנסת. הממשלה כבר עבר על החוק במובן הזה שב-55 הימים שלה שהסתיימו ב-12 ביולי היא לא הניחה הצעת חוק תקציב. ולכן אפשר לומר שהממשלה כבר קיבלה את מרב הימים, ולחלק את 100 הימים, 40 לממשלה, 60 לכנסת או חלוקה אחרת שנותנת לכנסת מעט יותר ימים מאשר לממשלה. אומרים חברי הכנסת ואמר כאן חבר הכנסת מיקי זוהר: מה יקרה עד הנחת הצעת חוק התקציב, מה יקרה עד המועד שבו הממשלה תאשר את התקציב. נכון לעכשיו, תקציב 2020 פועל בחלוקה של תקציב של 1/12 כשהבסיס ל-1/12 הוא התקציב של 2019, שאני מזכירה שזה היה תקציב דו-שנתי. זאת אומרת שזה תקציב אפילו שמבוסס על תקציב 2018. אומר חבר הכנסת מיקי זוהר ואומרים חברי כנסת אחרים: אם אכן ישנן בעיות, כפי שעלו כאן,

נוספים שצריך לחלק אותם, ה-1/12 צריך להתבסס על סכום גבוה יותר. היום ההצמדה שמופיעה בחוק היא ההצמדה למדד המחירים לצרכן,

שאין הגדלה של המנה של 1/12. מציע חבר הכנסת מיקי זוהר ואומר: בוא נגדיל את זה ב-5%. למה 5%? זה עניין שאתם יכולים לדון עליו ולהחליט האם - - - טייס אוטומטי.

ההגדלה הזאת של 5% למעשה מוסיפה סכום לאותה מנה של 1/12 שתתחלק בין כל המשרדים, תתחלק ביחס לכל התקציב. ואז נשאלת השאלה: ככל שזה ייעשה לזמן ארוך יותר, אז בעצם ניתן לטעון שמדובר פה במשהו שהוא סמי תחליף תקציב בעצם בסופו של דבר. ולכן אני מציעה אולי לחשוב על מודל של חלוקת התקופות.

עד אישור התקציב בממשלה אפשר באמת לקבוע איזושהי הגדלה מסוימת שלפיה ימשיכו במשרד האוצר לעבוד לפי 1/12 ויצטרכו לפרט לאילו תחומים הם נותנים, לאילו תוכניות, לאילו פעולות בפני הממשלה,

לחשוב על איזשהו מנגנון מהסוג הזה. ממועד אישור תקציב על ידי הממשלה, ה-1/12 יכול להתבסס על הסכומים שמופיעים בתקציב

זה כבר יעשה גם שינוי סדר עדיפויות נכון יותר בהתאם למה שהממשלה רוצה. זה גם ישנה את הסכומים בהתאמה בצורה נכונה יותר. וזה גם נעשה בעבר, בשנים קודמות. כשהיינו במצב של 1/12 לתקופה ארוכה, החשבת הכללית פעלה כך שמרגע שהובא תקציב בפני הממשלה היא כבר עברה לפעול לפי 1/12, לפי אותו תקציב.

החלוקה בין הכנסת לממשלה שאת מציעה צריכה להופיע בחוק?

החלוקה שאת מציעה בימים בין הכנסת לממשלה.

הוא מופיעה בחוק. ולכן אם רוצים לתקן אותה - - - בלי תאריכים. השארנו את זה בלי תאריכים.

היא מופיעה בחוק הקיים. בחוק הקיים כתוב עד מתי התקציב צריך להגיע לממשלה?

עד מתי הוא צריך להגיע לכנסת.

אה, לפני זה הוא צריך להיות מאושר בממשלה לפי החוק?

אני אומרת שאם רוצים לשנות את העניין של 1/12, לפי מה הוא מבוסס, לפי איזה גודל תקציב, כי הגעתם למסקנה שאחרי שהמדינה מתנהלת במשך שמונה לפי 1/12, וזה כבר לא מספיק ורוצים לעשות איזשהו שינוי בעניין הזה, אז אני אומרת: אפשר להבחין בין מצב שבו עד שמאושר תקציב בממשלה לעשות איזושהי הגדלה מסוימת, ומהמועד שבו מאושר תקציב בממשלה, אנחנו כבר יודעים פחות או יותר את הסכומים שלפחות הממשלה חושבת שהיא צריכה לפעול לפיהם, אז היא יכולה גם את 1/12 לעשות לפי הסכומים האלה. כמובן שזה ישאיר את החופש לכנסת לקבל החלטה אחרת כשהיא תאשר את זה. האם ה-5% שהוא ביקש הם 5% גמישים או מחולקים?

לפי מה שאני מבינה, ברגע שאתה קובע הצמדה, כמו שיש היום הצמדה למדד המחירים לצרכן - - - זה ברור לי. אם הייתה הצמדה למדד, זה אותו דבר.

זה לא איזה סכום קשיח של הממשלה או דמי כיס של ראש הממשלה.

יחד עם זאת - - - מיקי, אני כן רוצה לומר.

אני רוצה להסביר לו משהו אחד. מיקי,

יחד עם זאת, מן הסתם יצטרכו בממשלה, יצטרך שר האוצר, כשהם עושים את אותה חלוקה של 1/12 ומפעילים אותה, יש סדרי העדיפויות שקבועים היום בחוק איך מחלקים את הכספים האלה.

אני רוצה אולי לחדד עוד משהו אחד שגם היועצת המשפטית אמרה. אבל אני רוצה לחדד כי זה עלה על ידי כל החברים. עלה על ידי חבר הכנסת קושניר, עלה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וגם עלה על ידי עוד חברי כנסת.

שגורם בעצם לסיפור של תוכנית היל"ה, קרב, המקלטים לנשים מוכות, כל הדברים האלה, מה שקרה. מכיוון שזה לא נמצא בבסיס,

בהצעת התקציב, אלא זה היה בתיקונים תוך כדי השנה, כשאתה עובד 1/12 אתה עובד על בסיס מה שאושר בספר התקציב. זה גורם בעצם לכל התוכניות האלה ליפול. מה שאני חושב שאני ארצה להציע הוא שוועדת הכספים בעצם תיתן guideline לממשלה באותם 5% שאתה מדבר עליהם או באותה גמישות, שהוא יהיה במסגרת של מה שקרה בפועל ב-2019. ואז זה ייתן לך פתרון לכל הדברים האלה שנפלו: תוכנית קרב, תוכנית היל"ה, מעונות לנשים מוכות, הנושא של בריאות הנפש, נושא הרווחה. הספרייה הלאומית. הספרייה הלאומית. הספרייה הלאומית. כל דבר כזה שקרה בפועל. הרי מה קורה? אנחנו לא רוצים שיוסיפו. אבל כל דבר בפועל ב-2019 בגלל אותה בעיה אתה לא יכול לעשות אותם.

מה הבעיה לקחת את תקציב 2019 ולהעביר אותו

אתם מבינים שזה דיון סרק. מסכים איתך. אם הייתי שר האוצר וראש הממשלה, זה בדיוק מה שהייתי עושה בשלב הזה. אבל בסדר גמור.

אדוני היושב-ראש - - - - - - אתה תקבל כבר את זכות הדיבור. חבר הכנסת שחאדה.

אמרתי רק סעיף אחד. אני אתן לחבר הכנסת שחאדה, ומייד אחריו. אדוני, אדוני, אדוני.

אני אמרתי רק סעיף אחד. ולטובת הכלל ביקשתי שהיועצת המשפטית תסביר. אתה יודע, אני עוד לא הספיק לדבר.

עוד לא הספקת לדבר, מיקי? טוב, אז בוא תנסה. אני כמובן מבקש טענת נושא חדש.

הסעיף הבא, אני מבקש - - - נושא חדש על מה?

מכניסים כאן שינויים מהותיים במקציב, בחוק. אני אומר שוב,

מה שמיקי אמר זה בסדר. - - - טענת הנושא החדש. אני אומר: האם אתה מקבל את ההצעה, מה שאני הצעתי והיועצת המשפטית, שאנחנו נכניס? דבר אחד, לא נפתח את זה לגמישות.

שהממשלה תפעל ב-100 הימים האלה במסגרת הטייס האוטומטי. זה נושא חדש, אדוני, שלא יהיו אי הבנות. זה נושא חדש.

הבנתי את הערתך.

אני מבקש עוד ייעוץ משפטי. זאת אומרת אתה רוצה שלא יהיו תוכניות היל"ה כי זה נושא חדש. בסדר גמור. קיבלתי את מה שאמרת.

גברתי היועצת המשפטית, נכון שמכניסים נושאים חדשים. אבל נראה לי שהבקשה לדחיית התקציב ב-100 ימים, כפי שמופיע בתחילת הדרך על ידי חבר הכנסת האוזר, להכניס מין בשאינו מינו, נראה לי תלוש מהמציאות. איך אתה פועל ב-100 הימים האלה?

טוב, הבנתי.

היא טוענת שזה - - - הלאה. נכון שיש כאן נושאים חדשים, אבל נראה לי לא הגיוני ואף תלוש מן המציאות ששורה אחת שהופיע בחוק שהגיש חבר הכנסת האוזר על דחייה של 100 ימים, לצורך העניין, נשנה את הזה וניתן תאריך מדויק. מכניסים כאן מיליון סעיפים.

אני מדבר על שני סעיפים.

יש עוד סעיפים נוספים.

לא שמעת את הליכוד?

לציונות הדתית - - - אבל, מיקי, הצעתי לך הצעה. לבית היהודי אפילו. בצלאל, הוא גונב לך את המצביעים. מיקי, אבל הצעתי לך הצעה. אז רק מבקש אם זה נראה נורמלי. אם זה נראה הארבעה הסעיפים האלה, אני מסכים איתך.

אני מבקש את הייעוץ אם זה נראה נורמלי.

היא לא פסיכיאטרית,

אתה רוצה שאני אענה?

אין ספק - - - לא, אבל היא - - - רגע,

אני רוצה. לא. זה חי.

ואני מבקש - - - לא, לא. מיקי, אני מנהל את הוועדה. אני יכול לבקש אותך שהיא תענה?

היא תענה אחר כך.

רק תרשמי את זה, בבקשה.

אני הגשתי בצורה מסודרת כבר 100 הסתייגויות.

הייתי בטוח 500. כן. היום בגלל מה שעשיתם פה אני כנראה לא אחזור בי.

גם - - - עודד, עודד, תן לו לסיים. מאיתנו ביקשו להגיש את ההסתייגויות בכתב עד תשע וחצי. מיקי זוהר הגיש את ההסתייגויות שלו עד תשע וחצי? עד תשע וחצי. בוודאי.

אם הוא לא הגיש עד 21:00 לא ניתן לקבל אותן. אבל זה הקטע. יש פה דיון שלם על אמירה שמישהו אמר.

בוא, מיקי, אנחנו לא דנים על זה. אנחנו לא דנים על זה כמו שאני לא דן כרגע על 100 ההסתייגויות שלך. הבנתי. אתה יודע, חבר הכנסת גינזבורג, כשאין לך דבר מהותי להגיד, אתה אומר: ל"ג בעומר. מיקי, אני לא דן כרגע גם על 100 ההסתייגויות שלך. הבנתי. אני

- - - הייחודית שלנו, עודד. אני מעריך את זה, חבר הכנסת קושניר. למה דווקא לי מפריעים? היחסים בין האופוזיציה אני חושב שהם גם לא כאלה טובים כמו בקואליציה. הדרישות האלה הן חרפה לבית הזה. אין לי מילה אחרת להגיד. התוספות האלה, זה שלא הצליחו לעשות תקציב עד עכשיו, שלושה חודשים, אף אחד לא הפריע להם. שמעת כאן את חבריי, חברי האופוזיציה שאומרים: תביאו תקציב,

לא טוב בחירות לעת הזו למדינת ישראל. אלא מה? הם עסוקים בריבים קטנים.

תודה רבה. צריך לצאת יושב-ראש ועדת הכנסת, אז איתן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. יש פשוט דיון בכנסת. אז תודה על הזמן. אני חושב שהדיון פה הוא קצת מבולבל. מכיוון שאנחנו התכנסו כדי לדון בהצעת חוק לתיקון התפזרות הכנסת בשל אי

לא התכנסנו כדי לדון בתקציב חלופי של מישהו שמבקש להעלות עכשיו,

כשזה לא מתואם עם אף אחד. אבל זה מה שאמר יושב-ראש הקואליציה. שנייה, רגע. אני מבקש. - - - אבל לא הפרעתי לך.

כמו שלא נתתי להפריע לכם, אני לא אתן להפריע לו.

- - - אני לא אאפשר את הפינג-פונג הזה.

יושב-ראש הקואליציה אמר דברים שהם לא על דעת הקואליציה, אלא את דעתו האישית.

וההסתייגויות שהוא העלה אותן, אני לא רואה אותן על הכתב. יש לו הסתייגויות- - - שנייה, רגע.

ההסתייגויות שהוא העלה אותן היו אמורות להיות מונחות עד שעה 09:30. לא הונחו כאלה. אז אי-אפשר להגיש הסתייגויות נוספות. ואם יש פה איזה רצון כלשהו של סיעות כלשהן להביא עכשיו תקציב חלופי, תקציב נוסף דרך פיצול חוק זה לא דבר שמקובל בלי שהדבר הזה ייעשה בתיאום. אנחנו פה, כולם, אני חושב, שותפים לעובדה שהכנסת לא צריכה להתפזר.

ואם הכנסת לא צריכה להתפזר, יש היום רק דרך אחת לעשות את זה.

אי-אפשר להעביר תקציב בשבוע, שלא יבלבלו את הציבור. אפשר רק לעשות דבר אחד: להעביר היום במליאה או לכל המאוחר עד יום שני את הצעת החוק של צביקה האוזר, שדוחה את התקופה ל-100 ימים - - - כפי

אתה לא תפריע לי. מיקי, מיקי. שמעבירה את התקופה ל-100 יום, עד ה-3 בדצמבר. זה הא ותו לא.

כל דבר אחר הוא דבר שמנסה לקעקע את כל הסיפור הזה ומוביל את כולם לבחירות. דבריך ברורים. חבר הכנסת שחאדה.

אני עוד רגע אציע הצעה איך לסיים את העניין הזה. אדוני היושב-ראש - - - אנחנו בינתיים עוד לא דנים על החוק. דנים פה על הצעות.

בלדחות את התקציב ב-100 יום? תעבירו תקציב. עודד, עודד, תן לחבר הכנסת שחאדה. אתם באותה אופוזיציה.

תשקול לראות את הדברים האלה כנושא חדש אם הדברים יעלו. אדוני היושב-ראש,

אתה יכול להפיל את זה בכנסת כנושא חדש. אבל אני חושב שאתה טועה.

עוד רגע אנחנו נגיע. אני אציע הצעה. זה בסדר. בוא, בצלאל, תן לחבר הכנסת שחאדה לדבר. - - - רבותיי, רבותיי, אני רוצה לעצור.

חבר הכנסת סמוטריץ' וחבר הכנסת איתן - - - סמוטריץ', כולל משאל העם. אני רוצה לומר אולי משפט אחד על הנושא הזה. אנחנו בינתיים נמצאים פה כבר שלושת רביעי שעה, זה אומר 75% מהדיון, ועוד לא דיברנו על החוק. בחוק אנחנו צריכים לדון על מספר הימים שאנחנו נותנים לממשלה ועל מספר הימים שהכנסת צריכה,

מה יש לדון? אתם שמים 80 הסתייגויות על ימים שונים.

75% מהדין בוזבז על הצהרה של יושב-ראש הקואליציה שאני מכבד אותו מאוד. אז א', כמו שאמרתי למיקי לוי מקודם, אני רוצה להציע על דעת הוועדה כולה,

לא ייכנסו שום סעיפים לתוך החוק הזה. כן ייכנס סעיף אחד שיגדיר מה הממשלה עושה בימים האלה בגלל אותם דברים שהעלו כל חברי הכנסת,

כל חברי ועדת הכספים, על הנושא של הגמישות הממשלתית המינימלית. אני לא מדבר על תקציב חדש, אני לא מדבר על תקציב של העברה. הממשלה צריכה לתפקד. גם אם ניתן לה 60, היא צריכה לתפקד. אנחנו בראשון בספטמבר בעוד שבוע - - בהינתן זמן של תקציב. - - יש מעונות לנשים מוכות שנסגרות. יש תוכניות היל"ה שנופלות. יש תוכנית קרב שנופלת. יש אין-ספור תוכניות שעלו פה. יש את הסיפור שהעלה חבר הכנסת קושניר.

יש את מה שצביקה האוזר אומר על הספרייה הלאומית. נצטרך יחד עם האוצר, יחד עם כל חברי הוועדה, להגיע לנוסחה מוסכמת איך הממשלה דבר ראשון פועלת ב-100 האלה כי לא היה דבר כזה, שתקציב לא אושר עד סוף השנה בצורה כזאת מוזרה כשתקציב 2019,

היה תקציב כנראה דו-שנתי.

בסיטואציה מאוד מוזרה. לכן אני אומר שאנחנו נצטרך להגיע להסכמה על סעיף ובלי את כל הרשימה הזאת,

אני לא יודע אם זה נושא חדש או לא נושא חדש. זה לא הגיוני להכניס לתוך סעיף אחד של צביקה האוזר את הסעיפים האלה. אני חושב שזה מקובל על כל חברי הוועדה פחות או יותר. אולי יש אחד שלא מסכים. לא בהכרח.

ולכן אני כרגע רוצה,

בואו נתמקד בדיון כמה ימים אנחנו נותנים לממשלה,

ועל בסיס זה אנחנו נקדם את הדיון. מתי אתם מתכוונים להצביע?

מתי תהיה ההצבעה? אני רוצה לדעת. או יותר מאחור היום, כי אנחנו נצטרך להגיע להסכמה גם עם האוצר על הנוסחה הזאת.

לא יהיה לפני תחילת המליאה בגלל שעל דעת כל חברי הוועדה צריך גם פתרון ל-100 ימים האלה. אני לא חושב שיש ויכוח על זה, ועל דבר הזה צריך להגיע להסכמה עם משרד המשפטים, עם משרד האוצר ועם חברי הוועדה. חבל שכורכים דבר בדבר. לא כורכים. כשאתה נותן דחייה אתה חייב לתת פתרון.

לא יכול להיות אי-אפשר לכרוך את אי פיזור הכנסת בדברים האלה.

דעתך נשמעה. אנחנו נדון עליה. כן, חבר הכנסת שחאדה.

אנחנו כעקרון לא נזיל דמעה אם הממשלה הזאת תיפול ונלך לבחירות. זה יהיה רק טוב. אם נחליף את נתניהו ואת הממשלה הזאת ואת המשטר הזה שבעצם מתיימר והורס הן בהיבט הפוליטי עם המשך הכיבוש והן בגזענות ואפליה כלפי האזרחים הערבים. אבל לגופו של העניין,

שמדובר פה בסופו של דבר בהתגוששות ובשבירת עצמות בין שני המחנות בתוך הממשלה, ובתוך זה מי שמשלם את המחיר זה רשויות מקומיות שחסרים להן תקציבים כמו אוויר לנשימה. הן כבר כמה חודשים נחנקות בטיפול במשבר הקורונה,

ברשויות המקומיות הערביות. יש מצוקת אזור התעשייה שלא מוקמים ויש תוכניות שלא יושמו. בזה צריך לטפל ולהוסיף לאכוף. צריך לטפל ולהקים אזור תיירות. עכשיו מדברים על תיירות פנים. תלכו לבקר ביישובים ערבים בצפון. אין להם תשתית לקלוט ולקבל תיירות פנים, כדי שלפחות משהו במקום התיירות הנכנסת שכמעט מבוטלת בתקופה הזאת. אנחנו צריכים תוכנית חירום לפיתוח הכלכלה הערבית. וזה לא נמצא וזה נדחה. עד כה אין מנהל לרשות לפיתוח הכלכלי ואין תקציבים ואין אפילו יישום של רוב או חלק גדול מסעיפי תוכנית 922. ויש עדיין את הנושא הכאוב שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, זה דמי אבטלה וחל"ת לצעירים מתחת לגיל 20, שעם כל המיליארדים שבסופו של דבר מדובר על סכום זעום, בין 10 ל-15 מיליון שקל, כדי לתת לצעירים האלה שרובם סטודנטים ועובדים, משלמים מס הכנסה וביטוח לאומי, אבל בגלל שהם ערבים, לא מקבלים את דמי החל"ת או אבטלה שמגיעים להם. אנחנו לסיכום, אדוני היושב-ראש, עוד פעם ממש לא נזיל דמעה אם הממשלה הזאת תסיים את ימיה ונלך לבחירות.

תודה רבה. חבר הכנסת רם שפע יצא. אני רשום, כן? איפה רם שפע? תודה.

אני חושבת שכולם כבר מבינים שבקואליציה הזו כנראה עלו על אוטובוס שדוהר על אוטוסטרדה, ולכל אחד מהנוסעים בתוכו יש מטרה להגיע למקום אחר. רק לא בדקו לפני שעלו לאוטובוס הזה לאן האוטובוס מגיע. ועכשיו, כשהבינו שזה לא מתאים למטרות שלהם, כל אחד מחפש איזשהו אקזיט באוטוסטרדה. כל אחד מחפש איך אפשר לרדת מהנסיעה הזו וגם לא לצאת אשם בזה שהוא הפיל את הממשלה. השפות הרשמיות בכנסת הן עברית וערבית. אקזיט זה לא השפה הרשמית.

השפות הרשמיות בכנסת הן עברית וערבית, ולכן אקזיט זה חלק מהשפות הרשמיות בכנסת. יכול להיות. אבל עד כמה שידוע לי, הרבה מהמילים הלועזיות משתמשים בהן. כנראה שאתה לא אוהב את הרעיון של אקזיט.

זה קומם אותך. אני חושבת שהגיע הזמן להבין שלצערי הרב לוקחים לא רק את הציבור כולו, אלא גם את תקציב המדינה כבת ערובה לרצונות של הקואליציה הזו. עכשיו, אנחנו כל פעם פתאום יש לנו תקציב בשיטת הסלאמי, שאף אחד מאיתנו לא יודע כשיגמרו את העבודה על התקציב איך זה יגיע לכנסת,

כי בינתיים גוזרים עוד תחום ועוד תחום ועושים תיקון למשק המדינה ואומרים לנו: תנו לנו כדי שנטפל בקורונה כאשר באמת כבר חותכים בבשר החי. לוקחים מהתקציב הבסיסי שהיה אמור להיות בסיסי וללכת לפיו, וכל מה שנכנס יהיה על חשבון הקורונה. אי-אפשר לדבר כשהממשלה מטפלת בקורונה וסוגרת את פרויקט היל"ה. אי-אפשר לדבר כשמבינים את הבעיות שיוצרת הקורונה ולא מפתחים תוכניות של הכשרה מקצועית אמיתית ושל הטבות מקצועיות אמיתיות. אנחנו נגיע אחרי 100 ימים, אם נגיע, כי בסופו של דבר יכול להיות שאנחנו רק עושים הנשמה מלאכותית לממשלה הזו. ועוד 10 ימים, עוד 20 ימים, עוד חודש ממילא הממשלה תתפרק. אנחנו כמובן אני מצטרפת למה שאמר חבר הכנסת אנטאנס שחאדה לא נזיל דמעה אם הממשלה הזו תתפרק. אבל כן כולם נבכה בכי מר כאשר נישאר במצב שיש בו ציבור גדול של מובטלים, ציבור של נוער במצוקה

נשים מוכות שאין להן לאן ללכת ותוכנית חינוכית שאין בה חינוך. זה המצב שאליו נגיע. אני חושבת שמה שקרה וההצגה שעשה יושב-ראש הקואליציה מבזה את כולנו. תודה. להגיע ברגע האחרון ולהתחיל להתנות דברים כאלה

רוצים לפתוח את הכול, בואו נפתח את הכול.

רוצים תוכנית היל"ה, רוצים קרב. אנחנו מגישים הסתייגויות גם כן בעניין מקלטי נשים ותוכניות לנערות במצוקה. ואני מבקשת גם כן ומצטרפת לנושא חדש, לבקשה לנושא חדש.

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. אדוני היושב-ראש, יש שני צירים. יש את הציר של מדינת ישראל ואזרחיה ויש את הציר הפוליטי. יש לי המון מה לומר על הציר הפוליטי.

עם כל הרצון הטוב של חבר הכנסת האוזר, כשאנחנו מגיעים שבו עד היום אין תקציב ודוחים,

זאת בושה וחרפה. זה חוסר אחריות של שני המנהיגים שהיו אמורים להשים בצד את השיקולים הפוליטיים, לשים את האינטרסים של מדינת ישראל מול העיניים. אני אומר כחבר אופוזיציה. אני רוצה תקציב, תכף אני אגיד אפילו תקציב דו-שנתי, למרות שאני אמור לרצות שהממשלה תיפול. אני חושב שזה רע מאוד למדינת ישראל ולאזרחיה. המדינה לא יכולה לתפקד כל כך הרבה חודשים בלי תקציב. איפה הבעיה שלי עכשיו עם הדחייה הזאת? שמכיוון שהמדינה לא מתנהלת בלי תקציב. אז עכשיו אתם בסך הכול דוחים, אתם מעמיקים את הבעיה של התנהלות המדינה. וכל מה שדובר כאן היל"ה וקרב, החמ"ד והישיבות ומעון לנשים מוכות, הספרייה הלאומית מה הם יעשו ב-100 הימים האלה? לכן אני דווקא חושב שהכיוון שמתחיל להתקדם כאן עכשיו,

אנחנו ניתן את ה-100 הימים האלה כי אנחנו לא רוצים בחירות, כי זה רע למדינת ישראל ללכת באמצע המשבר הנורא והאיום הזה לבחירות, ומצד שני, כן לאפשר למדינה להתנהל בצורה סבירה ב-100 הימים האלה.

אנחנו נגדיל את המסגרת של 1/12. ואני מאוד מתחבר למה שאתה אמרת,

לא לתת לממשלה לעשות עם זה מה שהיא רוצה. ללכת למה שהיה במשרדי הממשלה ב-2019 על שינויו. אתה דיברת קודם על הפער בין הבסיס לבין על שינויו. וזה יפתור. אני אומר לחברי הזאת, קואליציה ואופוזיציה. אם אתם רוצים לקחת כמה שעות ולשבת מול האוצר, באמת לראות, כל אחד יגיד את הדברים שכואבים לו. הרי אף אחד מאיתנו לא בא עכשיו עם רעיון חדש. כולנו באים עם דברים שתפקדו בעבר ולא מתפקדים עכשיו, מכיוון שאין לנו תקציב לשנת 2020. ללכת למה שהיה ב-2019 - - תוך יומיים הם יכולים לעשות. - - לראות שאנחנו מאפשרים לדבר הזה להימשך. ואז, שוב בכאב לי, אני חושב שזה נורא ואיום, העובדה שאתם לא מסוגלים להסכים על תקציב כאן ועכשיו, אבל לפחות זה הרע במיעוטו. אם אנחנו יודעים בתקופה של הדחייה הזו אפשר לפתוח שנת לימודים בראשון בספטמבר, הספרייה הלאומית לא נסגרת, הנשים מוכות לא נסגרות, המועדונים שהלן, והתוכנית של 360 לנוער במצוקה במשרד הבט"פ, כל התוכניות החברתיות שם - - - בצלאל, הכול חשוב וראוי. מה קשור עכשיו? אני מסביר. כי אני לא מוכן להצביע בעד דחייה של 100 יום אם ב-100 הימים האלה אנשים מתים.

באמת. כולנו בעד התוכניות האלה.

אני אומר לך את זה, צביקה, כמי שיזם את החוק הזה. אני התנגדתי ל-100 הימים האלה, כי אני רואה מה קורה. אני רואה שב-100 הימים האלה פשוט תוכניות נסגרות. מה נעשה בראשון בספטמבר?

כשאתה מפטר מורים אתה לא קולט אותם יום אחרי. אנשים זה לא יו-יו. אם אתה אומר: תשמע, אני רוצה את 100 הימים האלה, אבל כדי לאפשר למדינה להתנהל נכון ב-100 הימים האלה, אני לוקח את כל מה שעבד ב-2019 ונותן לו להמשיך לעבוד גם 2020, קח את הזמן ותביא תקציב מדינה. ואגב, אני אומר עוד הפעם: אני רוצה שנעביר עכשיו. אני אתייעץ תכף עם מפלגתי,

אם נשלים את החוק. זאת אומרת, תהיה דחייה. אבל מהצד השני נדע שאנחנו יודעים לתפקד, כל התוכניות החשובות האלה, שכל חברי הוועדה מקואליציה ומאופוזיציה העלו אותן לאורך כל הזמן. ב-1/12 הן מתפקדות.

הן לא מתפקדות.

הן לא מתפקדות. - - - על שינויו.

למה אין תקציב להיל"ה ולקרב ולנשים מוכות ולספרייה הלאומית? בצלאל, חוץ ממה

אבל הבעיה היא שרוב הדברים האלה לא בבסיס. מיקי, מיקי, שנינו מדברים על אותו דבר. נכון.

היום עוד אני יכול לשמוע ויכוח על אנשי המקצוע וכל - - - אני מסכים איתך. אבל זו חקיקה אחרת. ואז אני שם בצד את שיקול הפוליטי שלי. בצלאל, אבל זו חקיקה אחרת. כי דו-שנתי הוא חקיקה נפרדת.

אני שם בצד את השיקול הפוליטי

מה שנמצא במוסקבה צולם ב-1948. במהלך מלחמת העצמאות נשלחה משלחת לצלם במיקרופילם ולהביא את זה לספרייה הלאומית, שם כתבי כל ארכיונו של שי עגנון, של גרשום שולם, שם תקוותנו של נפתלי הרץ אימבר,

ואנחנו פה יושבים והשערים נעולים. ארון הספרים היהודי נעול. ולכן אני בטוח, זה 12 מיליון שקלים, שהדבר הזה צריך לבוא בפני הוועדה - - - אני מציע שתנסה לשכנע את אנשי כחול לבן על ההערה שדיברנו עליה קודם,

אמיתי אני אומר. זה הסכם היחידי - - - פה בוועדה.

אני מסכים

אולי כמו קאטו הזקן שאמר שצריך להחריב את קרתגו, אז אני אגיד ככה: נותרו חמישה ימים; משוגעים, רדו מהגג. משוגעים, רדו מהגג. אל תהרסו את ישראל.

ינון, ואני אחר כך ארצה לשאול את האוצר ואת משרד המשפטים שני דברים. כן, ינון. נשמע את התייחסותם.

אני שומע פה על מה שבעצם מיקי זוהר אמר: להוסיף 5%. אני חושב שבשבוע שעבר הרב גפני העלה את זה פה לאחר שיחה שלי איתו ושהגשתי גם הצעת חוק בעניין הזה, שלא יכול להיות שהחשב הכללי מחזיק את כולנו, את כל המדינה הוא מחזיק

היסטורי ויש לחשוב גם על שינויים לזה. לא. זה ברור שהחוק לא צפה מצב של הרי - - -תקציב עד ה-31 בדצמבר. אז נוצר מצב ששמונה חודשים מתנהלים ב-1/12.

בצלאל, תאמין שלא באתי להאשים את החשב הכללי.

כי האשמים אנחנו. לא.

אני אומר: אשמים אנחנו שעדיין לא עשינו שינוי. אתה מאשים את המחוקק הראשון שלא היה פסיכיאטר. אנחנו אשמים שעדיין לא עשינו שינוי. לכן זה גם לא צריך להיות הוראת שעה התיקון הזה.

שאם יותר מ-X חודשים בלי תקציב, אז המנגנון משתנה.

זה בדיוק החוק שלי שבא ואומר שמעבר גם אמר הרב גפני שזה בהסכמה, שאנחנו צריכים להעביר את זה. אני חושב שכולנו מבין שימשיך ה-1/12. אבל להיות באופציה של עוד אחוזים מהשנה הקודמת שאושר בתקציב, לא משהו חדש, אלא ממה שהיה בתקציב שם. ובזה המשרדים יוכלו להשתמש כמובן בשביל שהמדינה לא תשותק. ואני חושב שזה דבר שחשוב שיהיה. ותכננו להביא את זה כבר בחוק של משק המדינה. אם היה הרב גפני השבוע, היינו עושים את זה השבוע.

אז בעזרת השם מקווים שהוא יחזור בשבוע הבא וזה יעלה. ודנים פה: תקציב ישיבות, לא תקציב ישיבות. נכון, זה לא קשור לחוק הזה. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד. יש לי ילדים, ואצלי בנים כולם, ויש לי גם בנים בישיבות. הבנים בישיבות הם לא פחות, החינוך שלהם לא פחות מהחינוך של הילדים שלכם, כמה שהוא חשוב לכם.

הילדים גם צריכים לחיות. הילדים שלי גם צריכים לחיות היום וללמוד. בגלל שלא יעשו שביתות, אז לא מתייחסים אליהם. כי הילדים האלה לא יעשו שביתות. הילדים האלה ילמדו גם - - -. הבן שלי לפני שבוע כבר הלך ואני ממשיך לשלם עליו בישיבה, גם כשלא היה המשכנו לשלם עליהם. ואנחנו משלמים הרבה ונמשיך לשלם. זה בנפשנו ולא יעזור כלום. אנחנו נלחם על זה כי מגיע לנו את זה בזכות ולא בחסד. הישיבות זה דבר שבעצם חיותנו, זה מה שאנחנו מאמינים בו. וכשהילד שלי הולך לישיבה וכשאנחנו נפרדים ממנו בנשיקה, מבחינתנו אנחנו יכולים גם לא לראות אותו עכשיו חמישה שבועות ושישה שבועות. אנחנו מקבלים את זה באהבה. זה הבן שלנו. כי אנחנו יודעים שזו הדרך שאנחנו מאמינים בה. ובזה אנחנו נילחם, כמו שאנחנו נלחמים בשביל השכבות החלשות וראינו את זה בחוק, וראינו את זה כשהבאנו 700 מיליון שקלים בשביל השכבות החלשות. ואנחנו נביא גם בשביל היל"ה וגם בשביל קרב,

אבל תבינו שהחינוך של הילדים שלנו חשוב לנו. תבינו שאתם לא יכולים לפגוע בבנים שלי. אתם לא יכולים לפגוע בעולם התורה. תבינו שזו מדינה יהודית, עולם התורה לא יכול בלעדיה. אנחנו טוענים שמגיע לכם.

מיקי, מיקי, תן לו לסיים.

שמעתי את הדברים שלך וראיתי שדיברת דברים טובים. ינון, אין בעיה. אני לא בא בתלונות. תביאו תקציב. כשיהיה בתקציב, אני ארים בעד. הינה, אני מתחייב. אני אסכים איתך. ונדחה איפה שהחטא שלנו, שלנו כנציגים חרדים שעדיין לא נלחמנו שהתקציב הישיבות יהיה בבסיס של התקציב, כי אם זה ככה לא כל חודשיים צריך לבוא ולהיגרר. אנחנו בעד.

יש לאנשים אינטרס שזה יקרה בשביל שעודד יוכל נאום פה. תודה, ינון.

בטוח שכולכם תהיו בעד שזה יהיה בבסיס התקציב לכולם. חשוב לילדים שלנו כמו לילדים שלכם.

רגע, חבר'ה.

יש לי שאלה קטנה. השאלות יהיו עוד מעט. ינון, מה עם הילדים יהודים שאין להם? אמרת את דבריך. הם נשמעו היטב, חבר הכנסת קושניר. אני רוצה לשומע את התייחסויות של האוצר ושל משרד המשפטים. אבל אני רוצה בעצם להגיד מה שאנחנו רוצים לשמוע. שני דברים מרכזיים אנחנו רוצים לשמוע.

כמה ימים נראה לכם סביר לתת לממשלה לסיים? כי אנחנו רוצים להכניס את זה בחוק. זה נשאר פתוח, אם שמתם לב, בקריאה הראשונה. כמה ימים לממשלה להביא לפה תקציב?

וכמה ימים עד שהכנסת מסיימת את הדיונים שלה? האם צריך את כל 100 הימים או לא צריך? והאם הממשלה צריכה יותר מ-30, 20 ימים? כמה ימים הממשלה צריכה בשביל להניח תקציב בפני הכנסת? זאת השאלה הראשונה.

וזו מופנית באמת לחשב הכללי, שזו עלתה על ידי כולם. הלקונה בהתנהלות, זו לא לקונה בחוק,

שהתקציב לא הובא אחרי שבעה חודשים מתחיל השנה לכנסת. ב-2019 עבדנו על תקציב שאושר בעצם הרבה קודם, ולכן היו תיקונים תוך כדי שנה. זה אומר בפועל, בסופו של דבר, כפי שהעלו כל חברי הכנסת, תוכניות שפעלו כסדרן ב-2019. הגענו כרגע לספטמבר 2020,

הספרייה הלאומית, מעון לנשים מוכות, עולים וחיילים בודדים, מיקי העלה את תוכנית היל"ה וקרב כל הדברים האלה שפעלו כסדרן ב-2019 - - מיקי העלה? תגיד, אתה עושה צחוק? מיקי העלה? מיקי זוהר העלה?

- - על כל הדברים אלה, כשאנחנו נותנים 100 ימים לממשלה, איך אנחנו מתנהלים ב-100 הקרובים? האם אנחנו מפטרים מורים, סוגרים מעונות לנשים מוכות וחוזרים חזרה? אלה שני הדברים שעליהם אני רוצה לשמוע את התייחסות שלכם.

לגבי השאלה הראשונה, אז החלוקה בין הממשלה לכנסת, כמו שאמרתי, לפי דעתי, אתמול או שלשום - - שלשום.

- - היא

בתהליך שהממשלה עושה כדי לאשר את התקציב. בואו ניקח בצב היפותטי, כי אני מבין שעל זה אנחנו מדברים, של תקציב חד-שנתי שמתחיל בעצם, שיש חקיקה - - - על דו-שנתי. אני שואל על דו-שנתי.

על תקציב דו-שנתי, כמה זמן זה ייקח להם, לממשלה? יש הבדל בין חד-שנתי לדו-שנתי. בגלל זה התשובה שלי תלוי במודל. - - - לא, לא. לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל באופן תאורטי, ככל שיש הסכמה ומתחילים לעבוד על התקציב

60, כמו שאתם מציעים, נראית לנו סבירה. למה אי-אפשר לרדת קצת? אז אני מציע לקצר. אם אנחנו מצליחים ב-45 יום, והוא אומר שצריך 40 יום, אז תעשה 88. וכשיצטמצמו עוד טיפה,

למה צריך 100 ימים?

את זה אני צריך להסביר. קודם כול, יש חגים.

העבודה בחגים, הימים לא באמת נספרים כמו קלנדרית אתה סופר אותם. שנית, אנחנו צריכים בתוך הממשלה, גם אחרי שיש אישור ממשלה לתקציב, שזה אמור לקרות יחסית מהר, אנחנו צריכים לפרוט את התקציב לחוק. זה לוקח זמן. טכנית, זה לוקח זמן. יש עניינים פרוצדוראליים של הנחת החוק. אז אתה מציע להשאיר את זה על 40,

אני חושב שלנו כממשלה עדיף שזה יהיה 55, 45, כמו שזה כתוב. אבל 40, 60 נשמע לי סביר. עוד פעם, בהנחה שהממשלה מתכנסת ומתחילה לעבוד. רק תגיד את זה שוב, והגענו ל-30, 70. אנחנו יכולים לעמוד בזה.

לחודש ויומיים או ל-13 חודשים ויומיים?

כמו שהיועצת המשפטית אמרה - - - אם הבנתי נכון ממה שהוא לא אמר, זה שאם אנחנו משאירים את זה על 40,

גם אם זה יהיה דו-שנתי, הם יוכלו לעמוד בזמן. את זה אני לא אמרתי.

אמרתי: ממה שלא אמרת. המושג הזה דו-שנתי תלוש מהמותן ל-13 חודשים. אדוני היושב-ראש, יכול להיות שלדו-שנתי יצטרכו הסתייגות שלא 100 ימים אלא 110, אפרופו מה שאמר חבר הכנסת מיקי זוהר. דו-שנתי דורש תיקוני חקיקה. ולכן ככל שנישאר על דו-שנתי, אנחנו נתאים את המועדים.

מה אנחנו משקרים לעצמנו, דו-שנתי?

עכשיו בנושא השני של ההתנהלות היום-יומית, כמו שאמרנו, של כל הדברים האלה. קודם כול, לגבי תוכניות הילה וקרב ושאר התוכניות המשלימות בחינוך, אז אני רוצה להגיד שיש בשעות האחרונות,

לקראת סיום, שר האוצר ושר החינוך עכשיו פועלים כדי

ממש מתקדמים ויכול להיות שעוד היום כבר תהיה בשורה בנושא התוכניות המשלימות במסגרת התקציב ההמשכי הקיים. אתה יכול להתייחס, בבקשה, לספרייה הלאומית?

שנייה, האוזר. מה שנעשה פה עכשיו הוא לדעתי קצת חוטא לשאלה. השאלה שלנו לא הייתה על היל"ה, קרב הספרייה, נשים מוכות. אולי בגלל שאמרנו את זה, כשהתחיל יושב-ראש הקואליציה, אולי זה מה שגרם להבין. אנחנו מדברים על תוכניות לכל הרוחב שקיימות במשרדי הממשלה. האם לך כחשב כללי יש גמישות לבצע את אותן תוכניות, לא לעשות דברים חדשים, את אותן תוכניות שקיימות, לא לסגור ולא לפטר. כי בואו נגיד שנגיע להסדר שר האוצר ושר החינוך על היל"ה וקרב, ואז אנחנו מחר בבוקר נגלה, כמו שאמרה חברת הכנסת סלימאן, אנחנו נגלה פתאום שנסגר מעון לנשים מוכות בטייבה בגלל איזושהי לקונה כזאת. האם לכם יש את הגמישות לאותן תוכניות שקיימות ב-2019 בפועל להמשיך אותן ב-2020?

מאגף התקציבים, לא מהחשב הכללי. אבל אני אסביר איך זה עובד.

מה שמגביל אותו זו המסגרת. בעיקר המסגרת ומה שקבוע בחוק היסוד לגבי על מה מותר להוציא. הבעיה שנוצרת לגבי התוכניות המדוברות, כל הדברים שאמרת, היא שמסגרת התקציב ההמשכי היא המסגרת של 2019. מה שהיה בבסיס? אני מדבר עכשיו על סך התקציב.

מה שהיה בבסיס. לגבי החלוקה, היא נקבעת על פי מדרג

החוק, חוק יסוד: משק המדינה קובע שממשלה רשאית להוציא על פעולות, חוק, חוזה, אמנה, כל הדברים האלה ופעולות שנכללו בתקציב השנה הקודמת,

זה תיקון שנכנס ב-2014, לרבות מה שנעשה בשינויים תקציביים. כך למעשה אפשר באופן תאורטי להוציא כל דבר שיצא בשנה הקודמת.

שאנחנו כל חודשיים חוזרים כל הדברים האלה? מה הבעיה? הבעיה היא במסגרת.

יש דברים שלפי החוק אתה חייב לראות כל השנים - - - הבעיה היא במסגרת. בואו, בואו, אני חוזר שוב, אנחנו נצטרך להתכנס בחוק הזה לנוסחה איך אנחנו עובדים ב-100 הימים האלה, שתוכניות לא נסגרות. אנחנו לא קיבלנו את ההסתייגות בכתב גם. אז אנחנו נשב על זה.

אם רוצים את העיקרון, העיקרון שאומר - - - הבנתי.

העיקרון שאומר להגדיל את המסגרת- - - לא. אני לא מדבר על להגדיל את המסגרת. אני מדבר על הגמישות שלכם בניהול.

אני מדבר על הגמישות שלכם בניהול המסגרת, נכון.

אנחנו מגדילים את המסגרת - - נכון. - - לכמה שצריך כדי שכל התוכניות שעבדו ב-2019 ימשיכו לעבוד גם ב-2020.

זה נושא מורכב שאני אשמח שנדון בו. אנחנו נקיים עליו דיון. אנחנו לא נצביע על החוק הזה לפני שאנחנו נגיע להבנה

לא, רגע, פינדרוס, שיסביר למה זה מורכב מבחינתו?

כן. רם?

צבי האוזר, משרד המשפטים מדבר.

לגבי השאלה הראשונה, לגבי מספר הימים - - - מקצועית - - - אנחנו רק מציעים שזה אכן יהיה סד זמנים ריאלי כדי שלא נהיה במצב שאנחנו בו היום, שבעצם לא עמדנו במועד. אנחנו מציעים לכם לעמוד במועד.

לכן אני מציעה שניקח בחשבון את המועד

שסד הזמנים יספיק לצורך העבודה המקצועית שנדרשת כדי להגיש אותו במועד. נדמה לי שזו הייתה השאלה. השאלה השנייה יותר בהיבט של החשב הכללי.

אעיר משהו יותר טכני לגבי הטכניקה שנבחרה לצורך הוראת השעה. כרגע איך שהסעיף מנוסח הוא יישאר בחוק היסוד גם אחרי ששנת 2020 תחלוף. אנחנו מציעים לתקן את הנוסח רק כשהסעיף הזה שהוא בחוק יסוד: משק המדינה, סליחה שהוא מכוון לשנת 2020 כבר לא יישאר בחוק היסוד אחרי שנת 2020. עד הדחייה של עוד 100 יום?

זה עניין טכני.

להביא את זה - - - כן, כן. תיקון טכני. בסדר גמור. אנחנו נמצאים שם. רבותיי, אני מסכם. אם אנחנו מייצרים מנגנון חלופי, למקרה שאין תקציב יותר מחצי שנה, שלא יהיה בהוראת שעה. זה בהוראת קבע. אני מסכים. כי כל שנה שאין תקציב יותר מחצי שנה, אז בחצי השנה הראשונה - - - בדיוק. מעל חצי שנה יהיה מנגנון אחר שייתן מענה באמת.

אני מציע כדלקמן. אני רוצה על דעת חברי הוועדה להציע כדלקמן, חברי הכנסת קושניר ומיקי לוי תהיו איתי. אלה שינויים מהותיים. זה לא יכול להתקבל על רגל אחת. עוד מעט נדבר על שינוי מהותי. זה לא יכול להתקבל על רגל אחת. אני לא אמרתי על רגל אחת.

אבל קודם כול, צריך להסתכל על הגיון, מיקי. א', על שתי רגליים. התחלתי את הישיבה עם זה שהרב גפני יחזור עם שתי רגליים. קריאת בינתיים מותר לי, אדוני היושב-ראש.

זה כבד ויקר ואני לא יודע מה ההשלכות. אני לא פוסל את זה.

אבל זה - - - אתה מבין גם מה השלכות ההפוכות,

אתה מבין עד כמה ההשלכות ההפוכות כבדות.

אפשר לבוא ולהגיד: תגידו, מה אפשר כן?

אבל לעשות שינוי מהותי כזה,

אני רוצה להציע. אבל לא נתת לי להציע. אני רוצה להציע הצעה. אנחנו נסיים כרגע את הוועדה. אנחנו נתכנס לשיחות - - - - - נכון. אני מסכים. - - עם משרד האוצר ועם משרד המשפטים יחד בשיתוף איתך,

גם בשיתוף האופוזיציה, גם בשיתוף כחול לבן.

אני אשמח להיות גם חלק.

אין שום בעיה. נגיע להסכמה. כמו שאמרתי, לא נשנה את החוק באופן מהותי.

נכניס סעיף שייתן אפשרות לאוצר לתוכניות קיימות לא להיסגר. זה כל מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו לא מדברים על שום דבר חדש, ולא על איזושהי גמישות ניהולית,

כמו שאמרת, יש תוכניות שנמצאות שלא ייסגרו. על הדבר הזה נחזור ונתכנס באישור היושב-ראש אם הוא ייתן היום,

תודה רבה. אז אין היום הצבעה, אדוני היושב-ראש? לא.

אם אנחנו נגיע להסכמה יחד איתכם עם היושב-ראש - - - זו לא הסיבה. עזוב אותך.

פינדרוס, רק דבר אחד הם צריכים לעשות.

הם צריכים לשחרר את העודפים.

לעשות מה שבפועל עשו ב-2019 פלוס הטייס האוטומטי.

מה שקרה בפועל ב-2019.

אתה מתכוון למה שקרה בפועל ולא בהכנת התקציב.

מה שקרה בפועל ב-2019 פלוס טייס אוטומטי, לתת את זה כגמישות.

כי אז קבעת תקציב. אבל זו החלטה של שר האוצר. לא צריך בשביל זה כלום. הגענו להבנה.

אלכס, אתה טועה.

אבל חבר הכנסת קושניר, הסכמנו. הרי אני איתך בסיפור הזה.

אנחנו נתכנס שוב באישור יושב-ראש הכנסת כשנגיע להסכמה עם האוצר ועם משרד המשפטים יחד עם חברי האופוזיציה, מיקי לוי וקושניר, על הסיפור הזה.

טוב, הוועדה לא תתכנס היום, אני מניח.